חברים, היום ה-22.6.2020, ל' בניסן התש"ף. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת המשנה לעניין חיילים בודדים בשירות ובשחרור, קודם כן אני חושב שזה המקום להגיד תודה ליו"ר ועדת הקליטה דוד ביטן, על זה שהוא בעצם מצא לנכון להקים את ועדת המשנה הזאת. באמת, הנושא הוא קריטי וחשוב, ואני גם רוצה להודות לחברים בוועדה שבחרו בי, להיות יו"ר הוועדה הזו. בנימה אישית, אני אגיד שגם אני עולה חדש, וכשהייתי בצבא כמפקד מחלקה וגם מפקד פלוגה בגבעתי טיפלתי בהרבה מאוד חיילים בודדים. אז באותה תקופה זה לא היה מפותח כפי שזה מפותח היום, והיינו צריכים להתמודד ע ם הרבה מאוד בעיות ואז המערכת לא הייתה כל כך מודעת לבעיות, היום המצב הוא כמובן שונה ואחר. וגם אחר כך, כשהייתי מנכ"ל משרד העלייה והקליטה גם שם טיפלנו בהרבה מאוד נושאים שקשורים לחיילים בודדים, גם בסיוע כספי וגם בסיוע במעטפת. יושב פה סמנכ"ל חטיבת הפרט איציק אוחנה ממשרד הקליטה, שעבדנו ביחד כדי לקדם את הנושא הזה. לכן מבחינתי זה גם סוג של המשך עיסוק בנושא הזה וגם כמובן כבוד גדול. אני רוצה להגיד תודה לאנדרי קוז'נוב חבר הכנסת מ"יש עתיד תלם" שהצטרף לוועדה, אני מקווה שגם חברי כנסת אחרים יצטרפו. מבחינת המטרות של הוועדה הזו, אני רוצה קודם כל להגיד כמה מילים. אני לא חושב שצריך להרוס או לשנות מערכים קיימים. אני חושב שהעבודה שנעשית היום בעיקר בעיקר בעיקר על ידי המגזר השלישי, היא פשוט מלאכה מקודשת ואנשים עושים פה עבודה מצוינת וצריך להגיד לכם קודם כל תודה על זה שאתם קיימים ועל זה שאתם מטפלים. יחד עם זה, אני חושב שהממשלה חייבת פה לקחת הרבה יותר אחריות, כי בסופו של דבר, אני לא צריך להגיד לכם כי אתם עוסקים בתחום הזה, החבר'ה האלה עוברים הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד אתגרים בשביל להגיע לשירות הצבאי, בין אם מדובר בעולים החדשים, שמגיעים לפה ומתגייסים לצבא, ובין אם מדובר בחבר'ה שהם חסרי עורף משפחתי שבאים מרקע סוציו-אקונומי וחברתי קשה, ועדיין מוצאים בתוך עצמם את הכוחות ומתגייסים לצבא. מבחינת מטרות הוועדה, אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לעשות, זה לראות איך אנחנו מחזקים את הסינרגיה שקימת גם בתוך משרדי הממשלה, כי אנחנו יודעים שיש כמה משרדי ממשלה שמטפלים בסוגיה הזאת, גם כמובן משרד הביטחון וצה"ל, וגם משרד השיכון וגם משרד הקליטה וגם יש נגיעות לביטוח לאומי, והרבה מאוד ארגונים ממשלתיים, וגם הקשר שמאוד מאוד חשוב לחזק אותו בין הממשלה לבין המגזר השלישי. דבר נוסף שחשוב לי שנטפל בו, זה יצירת רצף טיפול בכל השלבים, החל מהרגע שהחייל הזה עוד לא חייל ומוגדר כמלש"ב, בין אם זה בחו"ל ובין אם זה בארץ, דרך השירות הצבאי ולאחר מכן כמובן אחרי השחרור. כי אנחנו כולנו מכירים את המציאות, אנחנו יודעים שדווקא במעברים האלה החבר'ה נופלים בין הכסאות. ואז בעצם הוא היה בתקופה של מלש"ב, התגייס לצבא, מתחילים דף חדש, הכל מחדש, כל הדברים מחדש, ואותו דבר קורה גם בתקופת השחרור. גם צריך להבין שחייל שמשתרר, הוא בעצם מבחינתי, ואני אשתמש פה במושגים שבוועדת הקליטה מכירים, מבחינתי הוא מתחיל הסתגלות מחדש. הוא מתחיל הסתגלות מחדש, וצריך לראות איך אנחנו מסייעים. הדבר הנוסף שהוועדה הזאת צריכה לטפל זה זיהוי אתגרים בטיפול בחיילים ומציאת פתרונות, ועוד דבר שהוא מבחינתי מאוד מאוד קריטי, זה כל הנושא של מיצוי זכויות. הרי יש הרבה מאוד סוגים של סיוע, הן סיוע קשיח, זאת אומרת כלכלי כספי, והן סיוע חברתי ומעטפת, אבל אנחנו יחד עם זאת, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד חיילים שלא מצליחים לקבל את הסיוע הזה, ולכן הנושא של מיצוי זכויות הוא קריטי. כמה נתונים: היום בצה"ל משרתים 6,434 חיילים בודדים, מתוכם 3,700 זה חיילים בודדים מובהקים, כלומר עולים חדשים שהמשפחה שלהם לא נמצאת כאן, וכ-2,730 חיילים שהם חסרי עורף משפחתי. מבחינתי כל חיל הוא חייל ואם הוא בודד אז הוא בודד, ולכן אנחנו צריכים לטפל בכולם וצריכים לראות איך אנחנו מסייעים לשתי האוכלוסיות, כמובן כל אחת עם הצרכים שלה, אבל הטיפול חייב להיות בכולם. 3,500 חיילים בודדים משתחררים כל שנה, וגם כאן צריך לראות איך אנחנו כמערכת מתגייסים כדי לאפשר להם להיקלט בחברה האזרחית בצורה מיטבית, בצורה אפקטיבית, ולאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם, כי לחבר'ה האלה יש הרבה מאוד פוטנציאל, ולכן צריך לראות איך אנחנו נותנים להם אפשרות ללמוד או איך אנחנו נותנים להם אפשרות לקבל הכשרה מקצועית, איך אנחנו נותנים להם אפשרות להשתלב בשוק התעסוקה ואיך אנחנו מעודדים את המעסיקים ואת מוסדות הלימוד לקלוט את החבר'ה האלה ולפתוח להם את הדלתות. שוב פעם אני חוזר על מה שהתחלתי. הסיוע המשמעותי ביותר, החילים האלה מקבלים מהמגזר השלישי וזה הזמן והמקום להגיד תודה לכל העמותות ולכל הארגונים שמטפלים בזה. המטרה של הדיון היום זה קודם כל לשמוע אתכם, גם כדי להכיר, גם כדי שתוכלו להציף ולדבר על האתגרים שקיימים היום, כדי שאנחנו נוכל לראות איך אנחנו ביחד, כולם ביחד כמערך אחד, פותרים את הבעיות האלה. אז אני אתן ל, אנדרי אתה רוצה עכשיו לדבר? לא אני אקשיב. ואאחל לך בהצלחה. נתחיל מעדי. רק שניה, חברים, יש לנו קצת יותר משעה, לכן אני מקש לתמצת, כל אחד שלוש דקות לדבר, אם זה היה תלוי בי היינו עושים את הישיבות האלה כל יום כי הנושא הזה מספיק חשוב, אבל אתם מבינים שיש פה אילוצים, אבל אנחנו נעשה את המקסימום כדי שהוועדה הזאת תתכנס לעתים תכופות

ועדה עקבית ויציבה. בוקר טוב לכולם.

מי שלא מכיר, שמי עדי בובליל, אני מנהלת בקרן מיראז', מייצגת את התורמים כבר עוד מעט 15 שנים ומנהלת את תכנית "כנפיים" בהקשר הזה יד ביד עם הסוכנות היהודית, זו תכנית של ניהול משותף. שמעתם עליה קצת בדיון הקודם. אני רק אגיד שאני מאוד מתחברת,

למה שאתה אמרת, שמחה גם שהיית שותף איתנו בתכנית. אני חושבת שזה מדבר בעד עצמו. הצלחנו להרים את התכנית הזאת לסיוע של למעלה מ-3,500 צעירים עולים בודדים בשנה ואם יצטרך ותרצה, יש כאן גם את ענבל איתי, שיודעת לדבר בשם הסוכנות וכל תכניות הקליטה שאני בטוחה שאתה מכיר. אני נורא מקצרת, אני רוצה להגיד מילה אחת על "כנפיים" ובעיקר לדבר על הפורום שאתם שותפים בו. תכנית "כנפיים" כמו שציינת היא תכנית רצף, היא מטפלת בצעירים עולים בודדים, ואני בכוונה אומרת צעירים ולא רק חיילים, כי זה מהשלב שהם מלש"בים, שהם נקלטים בתכניות קליטה של הסוכנות, דרך כל הסיוע והמענים שניתנים להם לפני שירות, תוך כדי שירות, סדנאות הכנה לשחרור שמשותפות לנו ולצבא והלאה קדימה יש לנו פסיכולוגים תעסוקתיים, לא מתנדבים, שזה המקצוע שלהם, הם יודעים לעשות את העבודה, לתת מענה באבחון וייעוץ רגיל, יעוץ כלכלי, אבחונים אישיותיים וכולי, אני לא אכנס לזה. 3,500 חיילים?

שמקבלים אחת משלושת הפעימות. יש לכם מסמך שמונח על כל הדבר הזה. אני עוברת הלאה, אם תרצו, נעמיק. עדי, המטרה של הדיון הזה, --- הרבה עמותות, אז אני מגיע לפורום פורום והבעיות, ואיך אתם רואים, איפה אתם נעזרים בוועדה. אני ברשותם רוצה כן לתת מילה על הפורום, כי קיימים בו קרוב ל-20 ארגונים, וחשוב נורא להבין את זה, זה פורום מקצועי. אם יורשה לי להחמיא לעצמנו, גם איכותי. שיודע לעבוד, שמתעסק בתחום של חיילים בודדים על כל הקשת, מחסרי עורף לעולים, לחוזרים בשאלה,

אני לא רוצה עכשיו להתחיל לנקוב כל שמות הארגונים, אתם תראו את זה, יש על זה מסמך כתוב שנמצא גם אצל שלומית. אבל כן חשוב לי להגיד, זה פורום שהתכנס ב-2016, ועושה עבודה, אני חושבת שאין עוד פורום שפועל עבור חיילים בודדים בישראל כמו הפורום הזה. בכח המצטבר שלו הוא סייע לאלפי חיילים בודדים על כל מגוון הבעיות שאתה רק יכול לדמיין, לפני קורונה, תוך כדי קורונה, עם הצבא, בלי הצבא, עם הממשלה, בלי הממשלה, ולכל ארגון אני מאוד אשמח שהם יקבלו את רשות הדיבור כמה שאפשר,

יציגו גם את עצמם ואת הפעילות שהם עושים, וחשוב להגיד בפורום הזה, אנחנו הולכים יד ביד עם משרד העלייה והקליטה,

כמובן שאתה מכיר, ורן ואייל, משרד הרווחה,

לצערי רופפת, אני אשמח שנדבר על זה, ודבר שלישי, משרד הבטחון עם הקרן והיחידה, עם הצוות של ענבל וצה"ל. לכן הפלטפורמה זו בעיני היא הטובה ביותר היום לכל הנושאים שאתה הצגת, ואני כבר אגיד, אגלה לך בינינו שאני כבר פניתי לדובר ואנחנו מאוד מעוניינים שאתה תבוא להיפגש לא רק בזום אלא face to face, לשמוע את האנשים, לשמוע גם את המצוקות, לשמוע את הבעיות לפרטים, לסיפורים שמאחורי, להשמיע את המצוקות --- את הבמה היום. לא, בוודאי היום. זה ברור. אני לא אקח את כל הזמן הזה עבורי.

שהם ידברו בעד עצמם. נושא אחד חשוב בעיני, מספר 1, שחייב להיות מטופל לפני כל שאר הדברים, זה הפערים שקיימים בין חסרי עורף לעולים ואני אגיד, אולי אפילו אחדד את זה, בשלב שאחרי השחרור. ישנם אולי דברים שאני פחות אכנס אליהם היום שהם

ואני חושבת שגם עם מרכז הבודדים החדש שיוקם וצה"ל מן הסתם,

ידברו בעד עצמם, הדברים האלה יטופלו ברגע שהם יוצפו. עיקר הפער הזה קיים בשלב שאחרי השחרור. שם אין מספיק יד מכוונת, אין כנפיים לחסרי עורף, אין משרד העלייה והקליטה לחסרי עורף, ואני אגיד בכנות שלא משנה כמה דיברתי ואמרתי ופניתי, עד למבקר המדינה, למי שאתה רק יכול לדמיין, אני לצערי מניחה את המצב הזה על שולחנך היום, ואני אומרת לך אלכס, אנחנו זקוקים לך בזה, כי זה הדבר הראשון שצריך להיות על סדר היום.

נלך לפי הארגונים. טימור ממדוב נמצא?

אלון קובה הוא מגרעין צבר וחבל שהוא לא ידבר. עדי, אני מסודרת.

אז לא צריך לנהל את הדיון. תודה. שלום. בוקר טוב. אלון קובה, מנהל את תכנית גרעין "צבר", תכנית החיילים הבודדים של תנועת הצופים בשיתוף משרד הקליטה. כבוד היושב ראש מכיר את התכנית מכובעו הקודם. אנחנו מביאים לארץ כל שנה כ-400 צעירים זכאי חוק השבות, עולים חדשים לישראל, לשירות צבאי מלא ומשמעותי. אחרי שהם עוברים תהליכי הכנה עם הצוותים שלנו באוסטרליה,

ארצות הברית וגם לבוגרי תכניות ומסלולים פה בארץ. בכל רגע נתון יש כ-1,000, 1,100 חיילים בשירות צבאי פעיל שהגיעו דרך המסגרת של גרעין "צבר" ואנחנו ממשיכים ללוות אותם לאחר ההכנה בחו"ל, הקשר עם הוריהם, בניית תיקי חניך מקיפים יחד עם יחידת "מיטב" כמובן, תהליך הקליטה בארץ וגיוסם לצבא, ולאורך כל השירות הצבאי ועד שחרורם. אנחנו גאים לעשות את זה כבר 29 שנים, בשיתוף עם כמעט כל הארגונים שיושבים איתנו פה היום בזום ועם הרבה מאוד מהמשרדים הממשלתיים,

משרד החינוך, משרד הקליטה כמובן, הסוכנות היהודית ועוד, ואנחנו נשמח לעשות את זה עוד הרבה שנים ולעזור. אני חושב שיש שני נושאים שהם בעייתיים ודי ככה מוצפים על השולחן זמן רב, אחד זה המעבר מחייל בודד לאזרח בודד, שבטח ידובר פה עוד רבות היום, וגם אנחנו נתקלים בלא מעט קשיים סביבו, והנושא השני שחשוב לנו להציף זה הכשרת מפקדים וסגלים צבאיים לעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות ובדגש על חיילים בודדים בהקשר הזה, ולא רק קצינות הת"ש והקצינים והמפקדים הבכירים אלא גם דרג זוטר. אחת התלונות שאנחנו שומעים הרבה מאוד מהחיילים הבודדים שלנו זה 'המפקד לא מבין אותי', ובדרך כלל זה ברמת המ"כ או אפילו המ"מ ולא מעבר.

הם מבינים עניין. הפיקוד הזוטר, היינו שמחים להכנס אנחנו, העמותות האחרות, יחד עם צה"ל כמובן, ליותר הכשרות ויותר מקומות שאפשר לעזור ולהעביר

אם אנחנו מדברים, עוד פעם, על כמו שציינו פה, פער בין עולים לחסרי עורף משפחתי, זה עניין של הנגשת מידע.

אבל לרוב כל המידע מוצג בעברית והעולים מתקשים לממש את הזכויות שלהם

ולאור מצב הקורונה ולאור העובדה שחיילים משוחררים

אני חושב שצריך להרחיב הכנה לשחרור, שהיא תהיה גורפת לכלל החילים הבודדים, לא משנה אם הם עולים או חיילים בודדים חסרי עורף משפחתי, שתהיה יותר ארוכה, יותר מעשית, עם מציאת עבודה, אפשרות להגיש בקשה

יחד עם זאת שכר הדירה שניתן לחיילים שהם שוכרים דירה והם חסרי עורף והם נדרשים גם לעבוד וגם לפרנס את עצמם וגם אולי לחסוך ליום שאחרי, כי שם הם נ מצאים לבד, הוא נמוך ולא נותן להם מענה. זה מחייב חיילים בודדים, כולל לוחמים לצערי הרב,

ליאורה השאלה, אם מבחינת מיצוי, מבחינת הפרוצדורה, האם זה נגיש לכולם? שהם לא צריכים להגיש הרבה טפסים.

חלק מהדיון זה להתיר סבכים בירוקרטיים, כי מה שאני יודעת

הנקודה הבאה.

אנחנו ראינו אותה בתקופת הקורונה עם הרבה מאוד חיילים.

היציאה לחל"ת יחד עם אי מקומות העבודה ושכר הדירה,

אני חושבת שהוועדה צריכה להבין שסך הכל הצבא נותן מענה והם עטופים בפתרונות ובמפקדים ובסלים כאלה

בעצמי חייל בודד לשעבר ונמצא בקשר עם רבים מהחיילים הבודדים חסרי העורף המשפחתי מקרב האוכלוסיה החרדית שפונים אלינו. יו"ר ועדת המשנה, יו"ר ועדת הקליטה וחברות הוועדה המכובדת, בשנים האחרונות עולה מספר המתגייסים מקרב האוכלוסיה

בגלל שלא מכירים בהם מחוץ למסלולי השילוב, הקטגוריה האינדיקציה פנים צבאית 'חרדי',

לבקשת העמותה יוצאים לשינוי וחבר הכנסת עופר שלח משנת 2018 בדק מרכז המידע והמחקר של הכנסת את נתוני החיילים החרדים לכאורה, המוכרים מבחינת

לא הכל מושלם גם שם,

אבל זה סיפור אחר ממה שקורה פה.

הצטרף אלינו חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

קודם כל אנחנו בוועדת משנה לעניין החיילים הבודדים גם עולים וגם חסרי עורף

אולי גם דיון משותף בין ועדת הקליטה וחוץ ובטחון,

אלא להראות שיש עדיפות לאלה שתורמים ועושים מאמץ עילאי. תודה רבה.

לכתוב אימייל הם לא יודעים, ולכן כן חייבים שכל אחד כזה כשהוא יוצא מהצבא, הצבא חייב לוודא, אני נלחמת על כל הקצאה באופן פרטני, אבל כל אחד

הרבה מהם אומרים לי 'היה כבר עדיף שלא היינו מתגייסים' וזה נכון,

לא יכול להיות שאנחנו כחברה במקום לתמוך בהם ולתת להם הרבה יותר,

כלומר,

קיבלו או פטור או לא יודעת מה, והם מגיעים אלינו עם מכלול הבעיות, ואני מחלקת באמת את השירות הצבאי שלהם לפני השירות, בזמן השירות ולאחר השירות. אתם מיציתם את כל הדברים כמעט לאחר השירות,

אנחנו לא נוכל בדיון הזה עכשיו להכנס לכל ההסברים המפורטים האלה. כפי שאמרתי, נקיים דיון נוסף בנושא הזה, נקדיש לו את הזמן הראוי כדי שנוכל באמת לצאת עם פתרונות.

תודה רבה.

שלום לכולם, שלום לכל העמיתים שלי לעשייה, שלום לאלכס, אני מברך אותך על הוועדה ועל התפקיד. מכיר כמובן את הפעילות

היום אם תיקח צעיר כזה ותיתן לו עוד 5,000 שקל, זה לא מאיזה רקע הוא הגיע והאם זה יעזור לו או לא.

אם הוא לא יודע להתנהל כלכלית, אז זה לא יעזור לו.

גם כארגונים פרטיים במגזר השלישי,

להיזהר לא להנציח את הסטטוס הזה ולא להפוך את האוכלוסייה הזאת לאוכלוסייה נזקקת. איך עושים את

רוב המלגות פתוחות בפניו מעצם היותו בודד עולה, בזמן שבודד חסר עורף משפחתי שלא שירת כלוחם או כתומך לחימה בין אם בגלל בעיית פרופיל או בין אם בגלל נסיבות חיים שלא יכלו לאפשר לו את זה, כמעט ולא יכול להגיש מועמדות לאף

ואני כאן מקבלת את ההערה של נעמי, סליחה,

כמובן, קרן ברוס שותפים ואנחנו תמיד מפנים את החבר'ה שלנו גם לקרן ברוס, אבל עדיין יש חוסר מאוד בולט וחוסר צדק,

וגם כמובן מסי מעביד.

יכול להבטיח לך 100% מוטיבציה, ואני גם בטוח שיש פה הרבה מאוד חברי כנסת בבית הזה שיתמכו במהלך הזה.

ללא קשר רק לעמותות שמטפלות בחיילים בודדים, אלא כתפיסה של המדינה והיחס של המדינה אל המגזר השלישי. יש פה משהו שחייב

בעקרון מדובר על 75% שפונים בנושאים של הוצאה לפועל, שכמובן שהחיילים הבודדים הם יותר פגיעים לנושא הזה.

כי ברגע שלמשל הוטל עיקול על חשבון בנק של חייל במסגרת הליך הוצאה לפועל, אפשר להמיט עליו ממש אסון

רק שוב כדי לסבר את האוזן,

מרבית החיילים שפונים אלינו בנושא חובות הם חיילים בודדים, אני מדבר בסדר גודל שמתוך החיילים שפונים אלינו כל שנה

משהו כמו 65% זה חיילים בודדים, שהרבה פעמים הסיבה שהם בכלל לא מכירים ולא יודעים שיש להם חובות,

פנינו עם הנושא הזה למשטרת ישראל והנושא הזה לא טופל. למרות שזה לא עבירה,

בודד שבסופו של דבר גם יצרה לו חוב, אגב.

אני חושב, איזו שהיא הבנה שמדובר באוכלוסייה שהיא במקרים מסוימים

אני התעקשתי כמנהלת הוועדה, אבל הם אמרו שאין להם כל נגיעה לחיילים בודדים. אז הנה, מצאנו נגיעה ונזמין אותם לדיון הבא. דברים ברמה מאוד כללית, נגיד לגבי שוק

כולל בה"ד 1, להכשרות היותר בסיסיות בבא"חים כדי להסביר מה זה חייל בודד. מה זה חייל בודד במהות שלו, מה הטיפול בחייל בודד, מה המצוקות ואם לדוגמה כשאנחנו משחררים חייל בודד ביום חמישי בשעה מאוחרת והוא לא

ויחד עם זאת גם לרופאים שמכירים את המורכבויות של החיילים הבודדים, אנחנו מכירים כל מקרה חריג שמופנה אלינו ואנחנו מטפלים בו במיידי.

אם חייל מתגייס לצה"ל מאיזה שהוא מאגר חובות, או איזה שהוא אירוע שקרה לו לפני הצבא או במהלך הצבא ולא מובא לידינו, אין לנו אפשרות לראות את הנתונים האלה. יחד עם זאת,

אז מתקיים גם שיח אישי עם החייל כדי לעודד את השותפות הזאת במידע, גם אנחנו מקיימים ימי סידורים ייעודיים בהם משתתפים רק חיילים בודדים, עם עמדות של כל המקומות בהם יכולים להיות, כמו חברות חשמל, כמו רשויות מוניציפליות שמשתפות איתנו

הם מוכרים כחיילים בודדים חסרי עורף משפחתי, להבנתי אם יש לנו היום 341 חיילים כאלה, שהם חיילים בודדים חסרי עורף משפחתי מהמגזר החרדי,

גלית, אנחנו שמענו על מספרים אחרים.

אני מציעה שנקיים דיון ייעודי, זה מספיק חשוב--- אנחנו נעשה את

אבל אני חושב שאם היינו בודקים כמה מהם חוזרים על פני שנה מהשחרור, שנתיים מהשחרור

השחרור. אתה דיברת בהתחלה על הרצף הטיפולי ועל הקשר עם העולים. הייתי שם לנו כנושא לראות איך אנחנו מטפלים בהם בטווח ארוך, טיפול

שהקורס --- זה מתקשר לנושא של מיצוי זכויות, זה בכלל בניית מערך של מיצוי זכויות. ואז בהמשך גם יש את הייעוץ הכלכלי והליווי שאנחנו נותנים לעולים, שכרגע

אז קיבלנו איזה שהוא רובד של שכר דירה. 1,000 שקל בחודש, כפול 12 חודשים, וואלה. באמת, לא מספיק, צריך יותר, הכל בסדר. תוסיפו לזה את הרובד של 400 שקל של משרד הבינוי

שהיום בממשק שלנו, משרד העלייה והקליטה, אנחנו מעבירים ממשק למשרד הבינוי והשיכון והוא,

זה להזין לחשבון הבנק את

זו ההסתכלות. לכן ההתייצבות,

הסללה של תכנית, לא יתייצבו. אם נמשיך להתייצב ב-50%-60% בסדנאות משתחררים --- איך אפשר לעודד את זה?

כמו שעשו לצורך העניין דיור סוף שירות, כשראש

גם במשרד הקליטה, שאפשר להשית אותם על חסרי עורף משפחתי, וגם, אני בטוח במשרד הרווחה שחבל שאין פה שום נציג שלהם,

בגלל זה דיברתי בהתחלה על סינרגיה, אז זאת הסינרגיה.

מלבד כמובן כל הדברים הרוחביים העמוקים וגם חסרי עורף וגם חוזרים בשאלה,

בכל מקרה בהצלחה לכולנו. תודה. שלום. אני מאוד שמחה להיות כאן ומקדמת מאוד

וכמו שהוגדר פה למרות שאני לא אוהב את הביטוי הזה אבל אשתמש בו בכל זאת,

כי הצרכים שלהם לא השתנו, אבל בצה"ל הם לא מוגדרים כחרדים ואז הם לא --- אני מבינה את זה, אני רק אומרת שמבחינת החוק יש לנו הגדרה של מי הוא

אנחנו מטפלים בהם החל מהשלמת 12 שנות לימוד,

צורך להוכיח כלום חוץ מהגדרת הזכאות בצה"ל.

אני גם מזמינה אותך להגיע אלינו מכיוון ש--- דובר: זה לא קורה ככה. אני לא יודעת מ מדבר, אבל--- ענבל,

אגיד מה עשינו עם פרוץ המשבר.

לא.

איפה--- זה קשור לדמי אבטלה. אני רוצה להסביר לך. אז תגידי לי מה המצב

אני מבין שזה צו השעה, ואני מבין שחשוב למלא את הצורך המידי של החיילים האלה. אבל יחד עם זאת,

ואני חושב שזה די פוגע אחר כך בעתיד של החיילים

חושב שמעבר ל-להשוות, אנחנו חייבים גם לשפר. אגב

לכן בואו נדבר על לשפר ולהשוות, ואנחנו נקיים דיון על זה. אנחנו גם כמובן נקיים דיון נוסף על יוצאי החינוך של החברה החרדית, זה גם מאוד מאוד חשוב, ודיון שלישי

"ממדים ללימודים". כולל תואר ראשון? "ממדים ללימודים" זה תואר ראשון שכולל את אוכלוסיית החיילים הבודדים. בסך הכל מעטפת של 50 מיליון ₪ בכל שנה רק לבודדים משוחררים.

אני אומר לך את האמת, לא מעניין אותי כמה

יש עוד דבר שחשוב לקחת בחשבון, שזה לא יהיה מוגבל רק לשלוש שנים,

אלא צריך לראות איך אנחנו מרחיבים את זה גם לתואר בהנדסה ולתואר

אני חושב שזה אמור להיות תקציב קשיח לפי ביקוש ולא מוגבל